החולים בעבור גביית השתתפות עצמית להנפקת רישיון שימוש בקנאביס רפואי. אני מקדם בברכה את סגן שר

אני לא מבין איזה כבוד זה שיושב-ראש מפלגה, איש חשוב, הוא יושב-ראש חברה שמתעסקת בקנאביס. מה פירוש, הוא התפרנס מזה. לא כל רופא יכול לאשר קנאביס. כשנכנסתי לתפקיד, היו 30 רופאים שהוסמכו לאשר קנאביס. לא כל רופא משפחה יכול לאשר את זה. זה הביא לתורים גדולים, גרם לבעיות גדולות. מה שעשינו, הכשרנו עוד הרבה רופאים שיתנו אישורים לקנאביס. היום יש 160 רופאים. זה טוב שיש עוד רופאים, כי לא צריך לחכות לתור, אפשר לסדר, כל מי שצריך קנאביס יכול לקבל קנאביס. באה קופת חולים ואמרה: אתה סותם את כל התורים אצלי, יש הרבה אנשים שצריכים לבוא עם מרשם כדי לקבל קנאביס, זה עושה בלגאן שלם. כמשרד בריאות נאלצנו להטיל סכום מסוים על מי שמשתמש. האדם שמשתמש יקבל אישור פעם בחצי שנה בהתחלה, אחר כך ביותר זמן. הלקוח משלם היום 280 שקל לתור הזה. הייתה תקופה, עד שעשינו את המחיר הזה, שאנשים הלכו לרופא פרטי ושילמו 1,000 שקל. הורדנו את המחיר. אלו התקנות שעשינו. המחיר של קנאביס היום הוא כ-500 שקלים לחודש. לילדים, לאוטיסטים ולחולים אונקולוגים זה הרבה פחות. אנחנו מקווים לעשות בקרוב רפורמה גדולה, היא בתהליך כרגע, כך שכל רופא במקצוע שלו יוכל לתת אישור לקנאביס, הכל כדי להוריד את התורים. הוספנו המון אנשים לפקידות במשרד בעקבות העומס באישורים לקנאביס. יש אנשים שלוקחים 20 גרם, 30 גרם, אני מבין אותם, זה סך הכל סביר לשימוש, זה לא הרבה, לכן זה מקובל, אבל יש אנשים שצורכים מעל ל-100 גרם - לא סביר. למה זה לא סביר בעיניך? זה הרבה. רופא רושם את זה. אם תשאל את אנשי המקצוע, תבין שזה לא סביר. לא סביר מבחינה רפואית? מה שקורה זה שמישהו גונב להם את הקנאביס, לוקחים להם. היא באה לרופא ואומרת שזה לא השפיע עליה. האמירה שלך תמוהה בעיני. אני מדבר בשם רופאים ואתה מדבר בשם עצמך, זה הבדל גדול.

אתה לא מדבר בשם המטופלים. אני מדבר בשם המטופלים, כי הם אומרים לי בדיוק את מה שאני אומר לכם. יש, לצערי, קבוצת אנשים שהגיעו ל-100,

זה נורא ואיום, זה המון. אני לא רוצה להגיד לך שאנחנו כמעט בשיא בעולם בצריכה. פעם זאת הייתה גרמניה. אנחנו בשיא בצריכת קנאביס. למי שצריך את זה מבחינה רפואית, למי שצורך כמות קטנה אנחנו הורדנו מחירים, אבל לאחרים אנחנו לא מורידים מחירים, כי או שגונבים מהם, או שהנכדים שלהם לוקחים להם, אני לא רוצה להיכנס לזה,

אני לא רוצה לבדוק את זה. זה המצב. מר משה בר סימן טוב, אם אתה יכול גם לפרט מה אתם דורשים מאיתנו, זה חשוב. תכנית הגבייה של קופות החולים מהמטופלים דורשת את אישור ועדת הכספים של הכנסת. אנחנו מבקשים מכם להוסיף פריט גבייה בארבע קופות החולים - 278 שקלים - לביקור עבור הנפקת רישיון לצריכת קנאביס. כמו שאמר סגן השר, בתחילת הקדנציה היו סדר גודל של 30 רופאים. כתוצאה מזה היה לחץ מאוד גדול על המערכת. צריך לזכור גם שהמספר עולה, מדובר על למעלה מעשרת אלפים כל שנה.

בצמיחה אדירה בכמות האנשים שמקבלים קנאביס לצרכים רפואיים, לכן צריך שיהיו רופאים שיתפעלו את העניין הזה. איך היה קודם, חינם?

שואלים את עצמם מה קורה עכשיו לפני הרפורמה, מה יקרה אחרי הרפורמה. מה הכוונה במילה

כמו שאמרנו, היו 30 רופאים. סגן השר אמר שצריך להגדיל את מספר הרופאים. יצרנו הכשרות לרופאים. הוכשרו עד עכשיו 190 רופאים. 160 קיבלו כבר הסמכה, בקרוב יסיימו עוד 80 רופאים. אנחנו עולים בסדרי גודל מאוד גבוהים במספר הרופאים. המכסה הייתה 400? כמה רופאים אתם צריכים? כל רופא שרוצה. 160 כבר הוסמכו, 80 יקבלו בקרוב את ההסמכה. אנחנו ממשיכים להכשיר רופאים. אחרי שהכשרנו את הרופאים האלה הם לא יכלו לעבוד בקופות החולים. זה גרם הפסד לקופת החולים, זה גרם לסתימת תורים של אנשים שבאו אליהן. דיברנו עם קופות החולים. ההבנה איתן הייתה שאנחנו צריכים להוסיף פריט גבייה חדש, שזה ביקור מיוחד אצל רופא שנותן רישיון לקנאביס. על הביקור הזה ישלם המטופל 278 שקלים. המסלול שיש היום, וגם ימשיך להיות בעתיד, זה שהולך מטופל לרופא פרטי שיכול להמליץ לתת קנאביס, זה מגיע אלינו לאישור, ואז הוא משלם כמה שהרופא הפרטי לוקח. חלקם לוקחים 1,000,

חלקם לוקחים 2,000. אנחנו פה מוסיפים מסלול נוסף. זאת אומרת, מי שירצה להמשיך אחרי האישור הזה - - ?

הוא יכול ללכת במסלול הקודם.

כתוב כאן 30 ₪ לרופא מומחה של הקופה. כן, רק שהקופות לא נתנו את השירות הזה. זה לא שירות שמקבל מימון ציבורי. הכשרנו את הרופאים. עכשיו אנחנו מאפשרים להם לרשום. לכמה זמן מקבלים את הרישיון לקנאביס? ההחלטה היא רפואית. ה-"גייד ליין" שאנחנו נותנים הוא כזה: פעם ראשונה, בין שלושה חודשים לשישה חודשים, פעם שנייה ואילך, בין שישה חודשים לשנה. אם הרופא חושב שהוא צריך יותר מעקב, הוא יבצע אחריו יותר מעקב. הדבר הבא שאמר סגן השר, שזה דורש תיקון תקנות שילכו לוועדת עבודה ורווחה, זה פתיחה כוללת של כלל הרופאים המומחים במדינת ישראל לפי תחום מומחיותם - כל הרופאים האונקולוגים יוכלו לרשום לחולה אונקולוגי, כל הרופאים בתחום של גסטרואנטרולוגיה יוכלו לרשום לחולה קוליטיס, כל הרופאים הנוירולוגים יוכלו לרשום למחלות נוירולוגיות וכו'

אנחנו עכשיו מוסיפים עוד מסלול. אנחנו בעתיד נוציא, כמובן בתנאים מסוימים, את הקנאביס מפקודת הסמים המסוכנים, דבר שידרוש תיקון תקנות שיאושרו בוועדת העבודה והרווחה. נוסח תקנות נמצא כבר בעבודה של הלשכה המשפטית שלנו מול משרד המשפטים. הדבר הזה יקרה, זו הפאזה הבאה. כרגע אנחנו רוצים לאפשר לקופות החולים להנגיש את השירות הזה על ידי 160 הרופאים. בעתיד יהיו עוד עשרות רופאים. תזכרו שכל שנה נוספים לנו מעל לעשרת אלפים אנשים שמקבלים קנאביס. כל מי שילך למסלול הזה יהיה פטור מלהגיע לאישור במשרד הבריאות, זאת אומרת, הרופא הוא זה שיסיים

אם הרופא מנפיק לו רישיון, האדם לא צריך לבוא ליחידת הקנאביס הרפואי

את ה-1,000 שקלים האלה משלמים היום כל רבעון? היום זה פרטי.

מה קורה מהרגע שקיבלת מהרופא הפרטי ושילמת לו 1,000 שקלים? הרופא הפרטי נותן

קנאביס רפואי זה לא משהו נחמד, משהו שהוא nice to have, זה משהו שהוא צורך קיומי עבור המון המון חולים.

בספקטרום מאוד רחב

על זה אין ויכוח.

הדיון על הסוגים הוא דיון נרחב, הוא לא כרגע.

אנחנו מאפשרים לכל המטופלים להמשיך במסלול הישן. לא הכרחנו את כל המטופלים לעבור למסלול בתי המרקחת. אנחנו מאפשרים להם ללכת במסלול הישן ובמסלול החדש. אני מניח שמטרתה של הרפורמה היא להחליף את המסלול הקיים. איך נותנים מענה לזנים בפריסה

אני רוצה להודות על הרפורמה החשובה שעושים בתחום הקנאביס, הדבר ראוי להערכה, אבל אם כבר עושים רפורמה, חשוב מאוד לראות מה אנחנו בוועדת הכספים יכולים לעשות כדי לשפר אותה. בואו נתמקד לרגע בנושא הזה של התשלום שרוצים לגבות מחולים שזקוקים לקנאביס רפואי. אני רוצה להדגיש, מדובר כאן באוכלוסיות של חולים קשים מאוד - אנשים חולי סרטן שחלקם חולים סופניים, אנשים חולי פרקינסון, אנשים חולי קרוהן, אנשים במחלות מאוד קשות, ילדים שחולים באוטיזם. מדובר באנשים שמכלים כספים רבים. חלקם גם מתרוששים כלכלית מעצם התשלום על הטיפולים. באה כאן רפורמה שמצד אחד משפרת את המצב הקיים, אין ספק, היא בעצם אומרת: בוא נסיט את הנושא הזה מרפואה פרטית אל קופות החולים. מצד שני, אני לא רואה היגיון בדמי מנוי חודשיים, חצי שנתיים או שנתיים בגין עצם הרישיון להיות פציינט לקנאביס. אני לא מכירה בן אדם שנכנס לבית מרקחת של קופת חולים וצריך לשלם 280 שקל בשביל עצם הזכות לקבל מרשם. שמעתי כאן שהרופאים בקופת החולים דורשים את זה אחרת לא יהיה להם תמריץ לטפל בנושא הזה. בשביל זה יש רגולטור, משרד הבריאות, שצריך לעשות את העבודה שלו ולוודא שהרופאים בקופות החולים עושים את העבודה שלהם גם בגין תשלום רגיל, שהם נותנים את הזכות לאנשים שבאמת עולמם חרב עליהם, כאשר חלקם סופניים. אנחנו עוסקים בקנאביס רפואי, אנחנו מדברים בצרכים רפואיים. חלקם עוברים ויה דולורוזה. קראתי את הנוהל של משרד הבריאות שמדבר על תקופת הכשרה של לפחות שנתיים, על כך שנותנים את זה לאחר שבודקים שתרופות אחרות לא עובדות להם, שאז הם כבר בקצה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה נפשית. כולנו מבינים לאן הרפורמה הזאת הולכת. הרפורמה הזאת הולכת לכיוון של מרשמים. מבינים שבסוף התהליך יהיו מרשמים רגילים. אני שומעת אותך משה מדבר על כך שבהתחלה הרופא ייתן לו את זה לשלושה חודשים, לשישה חודשים, ואז הוא ימצא את עצמו כל פעם משלם דמי מנוי על הזכות לקבל תרופה מהמדינה. המהלך הוא מבורך, אבל בואו נעשה אותו ראוי ונכון, בואו לא נתפרנס על הגב של החולים הסופניים והאנשים המוחלשים ביותר בחברה שלנו. סגן השר, רק בשנה החולפת פטרתם ממיסים תרופות לחולים סופניים, אז למה עכשיו לוקחים להם את זה בעמלה? לא כולם סופניים. הרבה מהם. זה לא חולים קלים. מדובר על חולים נפשיים, על מחלות כרוניות,

על דברים מאוד מאוד קשים. דרך אגב, אני לא מתפלאת שקופות החולים לא מתנגדות. גם אני לא הייתי מתנגדת לקבל עוד כסף. הן דורשות את זה.

למה שזה לא יהיה דומה לכל ביקור אצל רופא מומחה? לאור ההערה של הנציגה של קופת חולים לאומית שהתהליך הוא כ-40 דקות, אני מקווה שהתור אצל רופא המשפחה,

לא יהיה בעקבות הדבר הזה ב-13:30 במקום 09:30. זה כבר לא. אני לוקח דוגמה מהרפורמה בתחבורה, בכבישים, במחלפים שבנו במדינת ישראל. אנחנו אמנם שחררנו כבישים ראשיים, אבל בכניסות לערים יצרנו פקקים. אתה עושה רפורמה מבורכת, אבל אסור לשכוח את הסוגיה של הספקים. שחרור בירוקרטיה מבורך ורצוי, אני מברך על כך, אבל אני רוצה לדעת אם היא גם תהיה בזמינות של הספקים. אני מבקש לברך את הרב ליצמן על הרפורמה. כל החולים מברכים על הרפורמה.

גם מברך על התקנים המאוד מחמירים. זאת הפעם הראשונה, לדעתי גם בעולם, שקנאביס ניתן ברמה של תרופה בבתי מרקחת,

אני לא רואה שיש דברים כאלה בעולם. גם ההנגשה של הרפורמה למטופלים על ידי קופות החולים, על ידי רופאים,

כבוד סגן השר, אני חושב שצריך לשנות תפיסה באופן שמתייחסים לקנאביס רפואי. מתייחסים לזה כסם מסוכן שהנכדים גונבים מהמטופלים.

תנוח דעתך, אנחנו אחרי בדיקה.

זה עולה ב-20 גרם, ב-40 גרם. אני חושב שצריך לשנות את התפיסה, גם כתבתי את זה לכבוד סגן השר ולמנכ"ל. קיבלתי תשובה בדיוק בנושא הזה. אני חושב שהבקשה של משרד הבריאות לוועדה הזאת נובעת מאותה תפיסה שרואה בדבר הזה משהו שהוא לא תרופה. כדי לצרוך אנטיביוטיקה או כל תרופה אחרת אני לא צריך ללכת לרופא שלי על-מנת לקבל רישיון. אני מברך על ההצהרה ועל ההבהרה שהוצאתם לפני מספר ימים על כך שאתם מפצלים מרשמים, שאתם מאפשרים לחולים לגשת גם לספקיות הישירות. אני מברך על היותה של רפורמה, אבל אני חושב שצריך לחשוב דקה לפני שיוצאים לרפורמה.

סמים הכי קשים שיש שאפשר לקבל אותם כתרופה, האם אתה גם - -? אם יש ילדים עם צרכים מיוחדים שצריכים מינונים מסוימים שאין אותם בבתי המרקחת, צריך לתת להם פתרון מיידי דרך הספקיות. אתה יודע, כשעושים רפורמה, מכניסים את כל המערכת ללחץ, משפחות שלמות של ילדים עם צרכים מיוחדים לא יודעות איך הן מסתדרות החל מה-1 באוגוסט. הם צריכים לבוא להפגין מחוץ לכנסת כדי שמשרד הבריאות יוציא הבהרה. אני חושב שהפתרון, אדוני היושב-ראש, הוא לשנות גישה, הוא להבין שקנאביס רפואי הוא כמו כל תרופה אחרת שלא זקוקה לרישיונות. מה, נמכור את זה? זה סם כמו כל סם. אני אתייחס רק לנושא האגרה. אני חושב שאי אפשר לאשר את האגרה, כי ההסבר שקיבלנו הוא לא הסבר שמניח את הדעת. כמה זה עולה במגזר הפרטי לא באמת מעניין אותי. אני לא מניח שאתה רוצה לחזור למצב - - כמה זה עולה במגזר הפרטי ממש לא מעניין אותי. ברגע שזה עבר למגזר הציבורי, זה מגזר ציבורי, שירות ציבורי, צריכים לקבל הסבר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד 280 שקל. מדובר ב-560 שקל בממוצע לשנה. מדובר בהרבה כסף בשביל אגרה, מעבר למוצר עצמו. אני לא מבין למה אין פה מדרג יורד. רישיון פעם ראשונה זה דבר אחד. ברישיון שנדרש כל חצי שנה אתה מגיע לאותו רופא, כאשר אותו רופא בתוך חמש דקות נותן לך את הרישיון. אני מצטרף לדבריו של אבי ניסנקורן. צריך לגבות פעם אחת. כמו רופא מומחה. יש הבדל בין ביקור אצל רופא לבין קבלת רישיון. הביקור צריך להיות כמו כל ביקור, 30 שקלים היו משלמים. לקבלת הרישיון תשלום חד פעמי לכל החיים. גם היום רופא מומחה יכול להמליץ על קנאביס, ואז זה הולך למשרד הבריאות. פעם אחת תשלום, אחרי זה מרשם קבוע. סיכמנו עם האופוזיציה שלא נצביע היום. זה גם בלתי אפשרי, הישיבה היא קצרה. אני מבקש להמשיך את הישיבה הזאת - אני מקווה שיאשרו, המדינה משותקת - ביום שני. אנחנו נמשיך את הדיון ביום שני. אני מבקש לומר כדלהלן: עד היום לא טיפלו בעניין הזה. כל אחד מאיתנו יודע מקרוב משפחה או מסתם אנשים על כך שהיו בעיות. הבעיות האלו צריכות להגיע לפתרון. אני לא חושב שהפתרון הוא דרמטי, אבל אנחנו הולכים במסלול, מה שסגן השר עשה. האמת שהמכתב אלי הוא מנתניהו.

מאוד שמח על העניין הזה. נמשיך את הדיון. אמרתי לסגן השר וגם למנכ"ל שאני מבקש שהם יבחנו את הנושא הזה של הרישיון, מה שעלה פה על ידי החברים, וגם את הנושא של האגרה. לאור הבקשה של היושב-ראש אנחנו נעשה דיון נוסף על הנושא, רק על הנושא של האגרה. ואז נמשיך את הדיון. אתה תצטרך להיות פה כדי להשיב על השאלות. אנחנו נצביע, בעזרת השם, ביום שני, כמובן אם ועדת ההסכמות תאשר לי. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה